בוקר טוב לכם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך בנושא החזרה ללימודים, עם דגש על החינוך המיוחד. אתמול סיירתי בכמה בתי ספר,

לגבי החינוך המיוחד,

בתי הספר ומערכת החינוך. אני אימא לשני ילדים עם צרכים מיוחדים - אחד עם שיתוק מוחין, יושב בכיסא גלגלים,

נמצא כרגע בבית

מתי"א, כל הגוף הזה שקשור לחינוך המיוחד נשלט על ידו - - עזבי את העניין הנשי עכשיו.

בין האוטיזם, לבין המתווה שהוצע. אני אתן

פתאום הילד נדרש לקבל ארוחת בוקר בצורה אחרת לגמרי ממה שהוא היה רגיל לקבל אותה במשך 15 שנים. תמי, אני לא יכול להיכנס לרזולוציות כאלו. תני דרך איך לפתור את זה. מול מי אתם בקשר? איזה מענה אתם מקבלים? איך אתם מתקדמים? אנחנו לא מקבלים מענה מאף מקום. חוץ מהוועדה הזאת אף אחד לא הזמין אף הורה לדבר. אין שום חיבור למה שקורה בבתים, למה שעובר על המשפחות האלו ברמה הרגשית. הצענו שישתפו אותנו בוועדות. אנחנו מציעים שיחזור מערך ההסעות, שיהיה איזה שהוא מענה רגשי להורים כאשר הם בקריסה רגשית וכשתהליך האבל הזה נפתח מחדש. חייב להיות חיבור לשטח, חייבים להבין מה עובר על משפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים, מה עובר על ילדים עם צרכים מיוחדים בכלל. התחושה היא שכרגע כל מי שהתווה את המתווה לא מכיר צרכים מיוחדים בכלל. יש תחושה שהחליטו על שלוש שעות באופן שרירותי. למה שלוש שעות? הילד עוד לא מספיק להתארגן לשגרת היום שלו וכבר צריך לחזור הביתה. אני רוצה לדבר על החינוך בחברה הערבית. אני לא יודעת אם כולם יודעים, אבל בתי הספר בחברה הערבית לא חזרו ללמידה. יש לנו על זה מחר דיון מיוחד. אני רוצה להתייחס לפן הספציפי של ההסעות והסייעות בחינוך המיוחד. כל הסייעות הוצאו לחל"ת, הן במצב עמום ואבוד, הן לא יודעות מה יקרה איתן מחר. אם תהיה החלטה להחזיר את התלמידים בחינוך המיוחד, יהיה צריך להתארגן בהתאם לנהלים של ההסעות בתקופת הקורונה, שזה פחות ילדים בתוך ההסעה, מה שאומר יותר תשלומים והוצאות על נסיעות. השאלה מאיפה יבואו התקציבים האלה. הרשויות הערביות נותרו מאחור, מאחור, מאחור. אפילו אם יתנו שתי הסעות במקום הסעה אחת, עדיין יישאר הנושא של המצ'ינג. לכל דבר יש מצ'ינג של הרשות - 25%, וגם על המצ'ינג הזה אין לרשויות הערביות מה לתת.

רוצה לחזור לעניין המגדרי בוועדה של המל"ל. לא יכול להיות שמהמגזר של החינוך שבו 90% מהעובדות הן נשים אין שום אישה שיושבת בוועדה של המל"ל. מדברים שם על נושאים עקרוניים בתוך החברה. שלא לדבר על זה שאין שום ערבי שם. כדי להביא את הנושא של החינוך מהצדדים האמיתיים שלו, צריך שיהיה שם מי שעובד בתוך המגזר הזה. אנחנו צריכים מספרים נכונים ואמיתיים, לא דפי מסרים שמשרד החינוך מוציא ונורא קל לסתור. אתמול חזרו 25% מתלמידי בתי הספר לבתי הספר, וזה לא קשור לכיתות, למגזרים או לגילאים. 75% עדיין בבית - מה שאומר שקשה לפתוח את המשק לפעילות מלאה.

הכבוד ש-25% חזרו, אבל אנחנו צריכים להתייחס למי שלא חזר. אלה שלא חזרו הם קודם כל הגנים שלא ניתן להם שום פתרון עד עכשיו, שום פתרון משביע רצון. האימא מספרת פה על יצור כלאיים בדמות החינוך המיוחד. ילד בחינוך מיוחד צריך שגרה, הוא צריך שיהיה לו יום לימודים. אם כבר הוא נכנס לשגרה, אז לא צריך להוציא אותו אחרי שלוש שעות. אנחנו פה יושבים חודש לפחות על הדיון הזה. חודש לפני כן הייתה צריכה להיעשות עבודת מטה מסודרת של מה קורה אחרי זה. לא נעשתה שום עבודת מטה, אנחנו הכל בשלוף. גם אף אחד לא שואל את משרד החינוך את השאלות הנכונות. אין שום הבדל בין ילדים בכיתות א' עד ג' לילדים בכיתות ד' עד ו'. הורים לא יכולים להשאיר ילדים בכיתות ד', ה' ו-ו' לבד מהבוקר עד סוף היום, אין סרט כזה. ילדים לא יכולים להישאר יום שלם. הם יכולים להישאר שעה, שעתיים בגילאים האלה, לא יום שלם. העליתי את זה בפני שר החינוך ובפני ראש הממשלה. התשובה שניתנה היא שאין מספיק כיתות, אבל זה לא נכון. יש בבתי הספר אולמות, חדרי אמנות, חדרי מחשבים שיאפשרו לפצל את הכיתות. יש בתי ספר שממילא הכיתות בהם קטנות. היו צריכים לתת פתרון ייחודי ונקודתי בכל עיר ובכל בית ספר, לא משהו גורף. ילדים נמצאים בבית בבידוד, בתסכול. הצורך הרגשי של הילדים הוא לפגוש את החברים שלהם, להיות איתם. יש עלייה של 30% בחרדות של ילדים נורמטיביים ממה שקורה, כאשר על זה בכלל לא נותנים את הדעת. אין בעיה של שטחים. אני שוב פעם חוזרת כמו קאטו על כך שצריכים להיות לימודים בחודש יולי. אף אחד לא מסביר לנו מה קורה בחודש יולי. מסבירים לנו שכנראה יהיו 10 ימי לימודים. אני חושבת שאנחנו צריכים לדרוש מתווה לכל חודש יולי. אני רוצה לדבר על נושא הסייעות המשלבות לתלמידים המשולבים בחינוך הרגיל - גם לגבי תלמידים בכיתות א' עד ג', י"א וי"ב, וגם לגבי התלמידים בכיתות ד' עד י'. ב-24 במרץ פרופסור גרוטו נתן למשרד החינוך אישור לכך שאנשי צוות יוכלו להיכנס לבתים. מרכז השלטון המקומי משחק באיזה שהוא משחק של הורדות ידיים עם משרד החינוך, כי הוא אמר שאם משרד החינוך בחר להפסיק את החינוך בתקופת הקורונה - שהוא לא יפיל את זה על מרכז השלטון המקומי. צוותים שהם עובדי משרד החינוך יכולים להגיע לבית התלמיד, אבל עובדים של הרשות המקומית, כמו משלבות, לא יכולים להגיע לבית התלמידים, וזה מעמיד את השאלה: האם הן צריכות להיות עובדות הרשות המקומית או עובדות משרד החינוך. זה גם יוצר אי שוויון מהותי, כי בחלק מהרשויות המקומיות כשהבינו שמדובר בעוול מאוד גדול, כן מאפשרים להן להגיע אם זה בתל אביב, בחדרה, באשדוד. משרד החינוך הוציא אפילו טפסים רשמיים שבהם ניתן למלא את השעות של הסייעת. משרד החינוך נותן את ידו לאי שוויון מהותי כלפי הילדים. רוב הילדים המשולבים בארץ מנותקים מהכיתה שלהם מבחינה אקדמית ומבחינה חברתית. לגבי הילדים שנמצאים בשכבות הגיל שכן מגיעות לבתי הספר, חלק מהילדים מלווים לא במשלב אחד או במשלבת אחת לאורך השבוע, אלא עבודת השילוב מתחלקת בין שניים או שלושה משלבים או משלבות. מאחר ומשרד החינוך אמר שאת הילד יכול ללוות רק אדם אחד, בעצם מונעים משניים או משלושת המשלבים של הילד ללוות אותו. מדוע זה אבסורד? כי מצד אחד מדברים על קפסולה שבה הילדים לא מתחלפים, אבל מצד שני אנשי הצוות של משרד החינוך כן יוכלו לעבור בין הקפסולות. לגבי תלמידי הגן שהם תלמידים משולבים - מאפשרים להם כעת להגיע רק ליומיים או שלושה לרשות המקומית, ואני שואלת מדוע. אם בכל מקרה יצרו קבוצות של תלמידי גן משולבים, למה שלא יתנו להם להגיע כל השבוע כדי לאפשר להם להמשיך באיזו שהיא שגרה? אני מבקשת שאת ילדי הגן המשולבים יחריגו באופן כזה שהם יוכלו לקבל את הסיוע במרכזים העירוניים למשך שבוע שלהם כמו תלמידי החינוך המיוחד בגן. אני מסכים איתך. תגידי מילה על ההסעות, כי זה עיקר הטענות שאנחנו מקבלים בוועדה. יש בעיות עם הסעות. משרד החינוך אומר שצריכות להיות הסעות, רק שבקשר עם הרשות המקומית דברים נופלים בדרך. אחת הבעיות היא שצריך כפול הסעות בגלל החלוקה של הילדים והמרווחים שנדרשים. משרד החינוך או האוצר לא מאשרים פיצול הסעות, למרות שבפועל זה מה שנדרש. הרשויות המקומיות לא מצליחות להגיע להסכמים עם מי שאמור לספק את ההסעות, שאלה הנהגים. קיבלנו בשבועיים האחרונים תלונות מאנשי צוות בוועדות, מהורים שהם נציגי הורים, מעובדי משרד החינוך שביקשו שלא נציין את שמם, על כך שנראה שיושבי ראש הוועדות קיבלו הוראה מלמעלה לצמצם את כמות הזכאויות. אי אפשר להיכנס להכל. גם זה קשור לחינוך המיוחד, לכן העליתי את זה. אני מדברת על הוועדות של החינוך המיוחד. מה שאני מנסה לעשות פה זה לגרום לכך שהחזרה של החינוך המיוחד תהיה כמה שיותר

כמה שיותר גדולה, כמה שיותר חלקה וטובה בכל הארץ. אני מתמקד בזה, לא בנושאים הכלליים. הילדים האלה לא יוכלו לחזור ללימודים ב-1 בספטמבר, כי הם לא מקבלים זכאויות. פתחנו אתמול מוסדות חינוך בשגרה בלתי הגיונית. אני חושבת צריך להצדיע לכל העוסקים בדבר.

אני מבינה את הצורך ואת הבקשה שסייעות יגיעו לבתים על מנת לתווך למידה. הסברתי לרויטל שהנוהל של משרד החינוך שאושר על ידי משרד הבריאות לא מתאים לרשויות המקומיות, לא מתאים לסייעות. 45 דקות זה לא טיפול של הסייעת שההורים רוצים. מה הנוהל מבחינת כניסה של משלבות לבתים? אין נוהל כזה, זה בדיוק העניין. משרד החינוך בנה נוהל כדי שיהיו טיפולים בבתים על ידי אנשי טיפול. הנוהל הזה הוא למועסקים על ידי משרד החינוך. כמעסיקים של הסייעות אנחנו צריכים לבנות נוהל מותאם. 44 דקות לטיפול זה לא מה שההורים מבקשים. החינוך המיוחד,

מתחיל לחזור ללמידה רגילה. אמנם לא עד 17:00, אמנם בלי צהרון כמו כולם, אבל הלמידה היא רגילה. השאיפה היא שהילדים יגיעו למוסדות החינוך. אני לא רואה צורך בכך שסייעות יגיעו לבתים. עד עכשיו רק חלק קטן מתלמידי החינוך המיוחד חזר. יש חשיבות שהמשלבים יגיעו לבית של כל אלה שלא חזרו. כל החינוך המיוחד חוזר ללימודים. כמויות הילדים היותר גדולות תגענה במהלך השבוע או בתחילת שבוע הבא, משום שנכון לאתמול ב-22:00 בלילה נפתרה בעיית ההסעות. איך נפתרה? בנינו מתווה מותאם ומוסכם על ידי משרדי החינוך, האוצר והבריאות. אנחנו מחכים לאישורים. מה הנוהל לגבי ההסעות? מתווים פורסמו כבר בעבר. יש מתווה להסעות שהוא פתוח ושקוף לציבור, כולם יודעים את זה. רק אין הסעות. ספרי איך הולכות להתחדש ההסעות. משרד החינוך לא מתקצב את השלטון המקומי, או שהשלטון המקומי לא מעביר את התקציב הזה להסעות.

אמרת שאתמול ב-22:00 בלילה הגעתם להסכמה בעניין ההסעות. מה ההסכמה ואיך הן מתחדשות? היות ומשרד הבריאות לא מאפשר הסעת תלמידים באותם מספרים שהיו מוסעים קודם לכן, הוא אומר שצריך לרווח את התלמידים בתוך הרכב המוסע, אז יש צורך בהכפלת מסלולים. הכפלת מסלולים זה עניין של עשרות מיליוני שקלים בחודש. היינו צריכים להגיע להסכמות לגבי איך הדבר יקרה. אנחנו בודקים אם יש רכבים. מה ההסכמות? הגענו להסכמות על שיפוי של המדינה עבור הפעלת ההסעות. אנחנו נערכים היום לכמה ישיבות עם המסיעים. אנחנו צריכים להפשיר מכרזים. לא לכל מסיע שהסיע אתמול תלמידים במיניבוס - היום אני צריכה שניים או שלושה רכבים קטנים במקומו - יש את ההיצע. אנחנו עושים הכל בשביל שזה לא יחבל במהלך. תודה לאל שהגעתם להסכמה הזאת. מתי ההסעות הולכות לחזור? אני מקווה שבתחילת שבוע הבא, אם לא קודם לכן. ילד שהוסע במונית, אין סיבה שלא ימשיך להיות מוסע. הדברים האלה קורים. הילדים לא מגיעים לבתי הספר לא רק בגלל ההסעות, ואני לא מזלזלת בזה בכלל, ולא בגלל הרבה סיבות כאלו ואחרות. הרבה הורים חוששים. זה לא הדיון עכשיו.

משרד החינוך שזו לא חובה לשלוח את הילדים, כנ"ל גם לגבי הורי החינוך המיוחד. אנחנו לא מדברים על מי שלא רוצה לשלוח, אנחנו מדברים על מי שכן רוצה לשלוח. אני שמח, מיכל, שפתרתם את העניין הזה. אנחנו נשמע בימים הקרובים תגובות מההורים, אם אכן זה נפתר או לא נפתר. נפתר זה בטוח, השאלה היא ההיערכות שהיא מורכבת. אני לא שבע רצון מתשובתך בעניין הכניסה של משלבים או משלבות לבתים. זה שאת אומרת שלא צריך להכניס אותם יותר - לא תשובה טובה בעיני. לכל אדם יש תפקיד ומקום עבודה. אני לא מכירה מצב שבו אומרים לאדם בתפקיד מסוים: "העבודה שלך היא לא במקום העבודה שלך, היא במקום אחר". אנחנו מדברים על המגזר הציבורי. אני לא מכירה עוד עובד ציבור שמודיעים לו: "היום אתה לא עובד במשרד שלך". חודש וחצי לא נתתם את זה, עכשיו את אומרת שלא צריך את זה. אמרנו את אותם דברים. אנחנו לא אומרים עכשיו דברים חדשים. אבי גרובר, ראש עיריית רמת השרון, אני מבין שנתת הסעות בחינוך המיוחד עוד לפני שהגעתם לסיפור הזה אתמול בלילה. תספר איך פתחתם ומה המדיניות שלך. קיבלנו הודעה לפני שבועיים על כך שהחינוך המיוחד נפתח, לכן היה את הצורך לפצל אצלי את ההסעות הקיימות. אם קודם היו יכולים לנסוע חמישה, שבעה ברכב, עכשיו צריך לא יותר מאחד או שניים. אגף החינוך אצלי קיבל הוראה להגיש בקשה לתקצוב של הדבר הזה. אנחנו ברשויות עובדים בתוך סד תקציבי מאוד נוקשה. אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים עם התקציב, לכן אנחנו אמורים לחכות לאישור. צריך להבין שנושא ההסעות ברמת השרון הוא סדר גודל של 60,000 שקל ביום. החלטת בכל זאת לתת את זה על חשבונכם? הורים שפנו אלי, אמרו לי: "אם אני רוצה שהילד שלי ילמד, אני צריך להסיע אותו. אם מדובר בסדר גודל של שלוש שעות, עדיף לי כבר להישאר שם". אני מודה שלחינוך המיוחד יש לי רגש מיוחד, לכן אמרתי לחינוך אצלי: "אל תחכו לסבסוד של משרד החינוך, תתנו את ההסעות". תדעו שזה סיפור יקר מאוד. יש הרבה מאוד רשויות שלא יכולות לשאת בדבר הזה. אני חושב שלא הוגן להפיל את האחריות על הרשויות. כל הרשויות היו רוצות לתת את ההסעות. כמה ילדים בחינוך המיוחד יש אצלך? איך הלכה אצלך הפתיחה של האחרים? אנחנו פותחים מחר. למה לא פתחתם עד עכשיו? נערכנו ליום ראשון. אחת הבעיות הייתה שלא פתחו את הגנים ולא מעט מורים שיש להם ילדים בגנים נעלמו. בעיה נוספת היא שיש לי שני בתי ספר צומחים שאין בהם כיתות, הילדים שם לומדים במבנים זמניים. אמרו לנו ממשרד החינוך: "תחזירו רק את שכבת א' ללימודים, תחזירו רק את שכבת ב'". זה לא עובד ככה. הינו צריכים עוד יום, יומיים להתארגן כמו שצריך על הדבר הזה, כדי שאני אוכל להסתכל להורים של הילדים בעיר שלי בעיניים ולהגיד להם שהם חוזרים עם אנשי סגל רציניים, עם מורים. לי היה חשוב לפתוח את זה כמו שצריך, כדי שכל הילדים ירגישו שהם חוזרים ללמוד בתוך מערכת החינוך, לא חוזרים לקייטנה. אני שמחה שאנחנו מדברים היום בכיוון אחר, שאנחנו מדברים על כך שהמערכת כבר נפתחה.

אני משערת שמיום ליום אנחנו גם נראה יותר תלמידים מגיעים לבתי הספר. אני מחזקת את כל צוותי החינוך. עבודה בתקופה כל כך רגישה היא לא פשוטה, היא דורשת גם מהם יותר. ישר כוח גדול לכל העושים במלאכה. אני רוצה להעלות שוב את נושא הגנים הפרטיים. בו בזמן שאנחנו יושבים פה בכנסת ישנה הפגנה של הגנים הפרטיים. אף אחד לא מדבר איתם. את מתכוונת לגילאי לידה עד שלוש.

לא נוכל להניע את גלגלי המשק אם הם לא יפתחו ויחזרו. שמענו עכשיו על מורים שלא יכולים לחזור. הורים לא יוכלו לחזור לעבודה. אתמול היה דיון בנושא הזה גם בוועדת הכספים. הוצאתי אתמול מכתב בהול לראש הממשלה רק על הנושא של הגנים הפרטיים. זה שאף אחד לא מדבר איתם זאת שערורייה גדולה. לא מבינים בכלל את גודל הבעיה.

שמענו ד', ה', ו' באיזה שהוא שלב,

החזרה ללימודים של כיתות א' וג' היא דבר נפלא,

בגלל הפיצול של הכיתות גויסו

עד ה-30 באפריל היה אפשר להגיש את כל המסמכים

האם הוא יהיה ילד משולב, האם הוא יעבור ממסגרת למסגרת. שימו לב שחלק מהילדים המשולבים צברו פערים מאוד גדולים בתקופה

של הלימודים בחינוך המיוחד, מבלי להפעיל את מערך ההסעות, זה לדעתי

מקווה שהשיפוי שהמדינה תיתן במתווה הזה יהיה מתאים והולם להוצאות שהולכות לגדול בצורה משמעותית כתוצאה מהרחבה מאסיבית של המערך הזה. אסור להשאיר את הרשויות לבד להתמודד עם זה. ניסים

ציפיתי שככה יהיו הדברים. מיכל, תסבירי קצת יותר בפרטים את הסיכום שהגעתם אליו אתמול בלילה. יהיו הסעות. זה לא יוצא מתוך הכיס של אף אחד מהנוכחים. לא אהבתי את האמירות ששמעתי כלפי השלטון

9. לא ביקשנו מכרזים חדשים.

עוד לא קיבלת אותו? אנחנו עובדים על טיוטות. קיבלנו

אישרו את החינוך המיוחד באותם תנאים של ההסעות הציבוריות.

על כך

היום הם יוציאו לנו את התיקון בעניין הזה. רכבי ההסעות של החינוך המיוחד הם קטנים, זה יתאים מבחינת התכולה שלהם להסעת תלמידים בקבוצה יותר קטנה. נפצל הסעות במידת

הרבה מבתי הספר לא יכולים לתפקד בלי הטיפולים האלה. הילדים האלה זקוקים לטיפולים האלה.

יש פה איזו שהיא בעיה שצריך גם עליה לתת את הדעת.

אם הן עובדות בשיתוף פעולה עם משרד החינוך, הן מוכרחות לחזור. אני רוצה לדבר על הקבוצה שלא שבה. יצאו מנקודת הנחה שמפסיקים את הלימודים ב"זום" כיוון שיש לימודים פרונטליים.

להתניע דבר כזה מחדש זה לא חמש דקות. החזרה היא חזרה בשלבים. עד היום פקדו את מערכת החינוך כ-60,000 תלמידים. כ-3,000 תלמידים קיבלו שירות בביתם על ידי צוותי חינוך.

כ-1,000 משלבים הגיעו לבתים. זה לא נעשה בכל הרשויות. ההיערכות לשלב ב' היא היערכות שונה. ההיערכות היא כזו שגני הילדים ובתי הספר לחינוך מיוחד חוזרים חמישה ימים בשבוע, מ-08:00 עד השעה 14:00 בצהריים. כל הכיתות בחינוך הרגיל חוזרות לפעילות משעה 08:00 עד השעה 13:00. מכיוון שכל צוותי החינוך אמורים היום לפעול מתוך בתי הספר, לא מהבית, אמרנו שכל תלמידי השילוב יגיעו במתכונת של עד שלוש פעמים בשבוע. הרחבנו את שעות הפעילות לארבע, חמש שעות ביום כל פעם כשהם מגיעים. כתוב שכל הטיפול וכל המענה הלימודי יינתן בתוך בתי הספר, לרבות הליווי על ידי הסייעת או המשלבת שצמודה לתלמיד גם בשגרה. זה כבר עובד? זה המתווה שיצא. כשהמנכ"ל פרס באמצעי התקשורת את המתווה ואת החזרה, זה בדיוק היה המתווה. החזרה הזאת היא חזרה הדרגתית. הבנו שאי אפשר ללחוץ על כפתור וממחר בבוקר ליישר את כל המערכת. אנחנו מצפים מחר לפתיחה מלאה של כל מסגרות החינוך המיוחד באשר הן. ציינו בצורה מפורשת שאותם תלמידים שנבצר מהם להגיע למסגרות החינוך, ימשיכו לקבל מענה כשהצוותים החינוכיים מגיעים אליהם הביתה,

הקשר השוטף בין המחנכים לבין התלמידים ימשיך

יש לנו זכיין שנותן את השירות של האחיות והרופאים בתוך

עכשיו זה לא קורה. כל מערכת החינוך סגרה את שעריה ב-17 במרץ, לכן היינו חייבים לעשות שינוי בהתקשרויות שלנו, היינו חייבים שהמענה יינתן בבית התלמיד. האחיות כרגע בבית התלמיד. מתי הן חוזרות? עכשיו, כשאנחנו פותחים מחדש את שערי מוסדות החינוך, אנחנו נמצאים במצב של חידוש ההתקשרות, אנחנו חוזרים למתווה הקודם. זה ייקח קצת זמן, זה ייקח כמה ימים, אבל זה חוזר חזרה אל מוסדות החינוך. ברגע שההתקשרות הזאת תוסדר אנחנו נמשיך את השירות.

לגבי הנחיות לתלמידים מבחינת מסכה, ריחוק, מגע, כל הדברים האלה? אנחנו מתנהלים על פי הנחיות מדויקות. פגשתי אתמול את נציגי ההורים ב"זום". אני מארגנת בשבועיים האחרונים כל ערב מעגלי שיח עם הורים, עם מפקחים. לא יהיו פשרות, לא יהיו עיגולי פינות לגבי ההנחיה שמדברת על מוגנות, על בריאות ועל חשיפה להידבקות כזו או אחרת. סיירתי בשבוע שעבר עם השר במוסדות חינוך באשדוד. אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו כדי לראות איך הדברים מתנהלים

אנחנו מקבלים את ההצעה בשמחה. צריך להצדיע לכל

שיקבל את הערכות הראשוניות שאין בהן אבחנה ברורה כמסמך קביל למשך שנה לפחות עד שנוכל לספק אבחונים מלאים. זה אולי לא חשוב לימי הקורונה, אבל זה חשוב לשנת הלימודים הבאה שלא צריך לפספס גם אותה. אני מסכים לחלוטין. רחלי, למה לא להאריך את המועדים? זה נשמע לי יותר מסביר, זה נשמע לי ממש מתבקש. הארכנו בחודש. זה הסתיים ברמה העקרונית לקראת סוף מרץ. קידמנו נוהל עם ועדת החינוך הקודמת - חברת הכנסת קארין אלהרר הייתה שותפה משמעותית בתוך התהליך שאומר שהורה יוכל לפנות למכון להתפתחות הילד או לכל גורם מוסמך אחר כדי שיאבחן. מספיק שיגישו לנו רק את האישור, אני לא צריכה את האבחון. אין תאריך צפי לאבחון. אני לא צריכה תאריך, אני צריכה רק שיגיד לי "פניתי". אפשר להגיש לנו את המסמכים גם עד 10 באוגוסט. אנחנו חייבים לנעול את המערכת אם אנחנו רוצים להיערך לפתיחת מסגרות ב-1 בספטמבר, אם אנחנו רוצים לגייס כוח אדם. אני לא יכולה לגלות ב-15, ב-20 באוגוסט שאני צריכה לפתוח עוד 100 גני ילדים. צר לי, מערכת חינוך לא יכולה לפעול כך. לא ביקשו עד אוגוסט, ביקשו להאריך בעוד חודש או חודשיים. צר לי שלא קוראים עד הסוף את הנוהל. בנוהל של הפעלת הוועדות בעת חירום אמרנו שגם אם יהיו הערכות חלקיות, גם אם אין מסמכים אבל הוועדה רואה, החשד יינתן לשנה.

בלתי סביר לנעול עכשיו את המערכת. לא מבקשים להשאיר אותה פתוחה עד שנה הבאה, רק מבקשים להאריך עכשיו בעוד חודש את המועדים, שזאת נראית לי בקשה סבירה. כפי שהארכתם בחודש, כך תאריכו עכשיו בעוד חודש. אנחנו נבחן את העניין הזה. אני לא מבטיחה שזה יקרה. יש לנו נוהל של הגשת בקשה לוועדות. לא הייתה קורונה כשכתבו את הנוהל. בגלל הקורונה שינינו את המתווה שהיה מאוד ברור ומאוד מסודר, הקלנו בהגשת המסמכים, הקלנו באופן קיום הוועדה. מי שקורא את הנוהל שהפעלנו בימי החירום יכול רק לומר שהמערכת באה לקראת עד כמה שאפשר. משרד הבריאות קובע את אופן העדכון. יש לנו מסמך מוכן שמדבר על איך אפשר לאבחן בימי קורונה. אנחנו פותחים את המסגרות בהדרגה. יש מצב שגם נחזור אחורה. אנחנו צריכים להיעזר בכל מיני התאמות שעשינו גם בנושא של אבחון, כדי שילדים לא יתפספסו, שזה אינטרס משותף, אין לנו פה בכלל חילוקי דעות. אני מציעה שנקיים דיון קצר לא בפורום הזה עם משרד החינוך על המסמך שמשרד הבריאות הכין. אני מצטרף למה שהדר ירדני אמרה. נראה לי יותר מסביר להאריך את המועדים בגלל המצב המיוחד. אני חושב שזה הגיוני, אני חושב שזו בקשה סבירה. נראה לי שאנחנו הוועדה היחידה שמלווה את הנושא של החזרה ללימודים ואת הבעייתיות. מה שהיה חסר לי בדיון הזה זה לשמוע עד כמה ההנחיות הבריאותיות אכן מיושמות. הדברים העיקריים ששמעתי התייחסו בעיקר לסוגיית הריחוק, לזה שאין קבוצות. לא ברור לי עד כמה באמת ההנחיות מקוימות, מה קורה עם המסכות, מה קורה עם החיטוי, מה קורה עם חומרי הניקוי.

אני מדגיש את זה? כי ההורים שלפחות אני מדבר איתם לא בטוחים שהמערכת מספיק מוכנה לקלוט אותם מהבחינה הבריאותית. יש מסרים סותרים. אני שומע אנשים שאומרים: "אני כרגע אחכה, אפילו לא אשלח את הילדים שלי עד שאראה איך מסתדרים". אנשי משרד החינוך צריכים לומר לציבור מה הם עושים, איך הדברים מתנהלים, כדי שהציבור ירגיש בטוח שאפשר לשלוח את הילדים. זה גם השלטון המקומי. השלטון המקומי ומשרד החינוך. אני מצפה שיהיה סיוע של החינוך והאוצר לרשויות המקומיות, כדי לקיים את הנושא הזה. לא שמענו התייחסות לעניין הגנים הפרטיים, אפס עד שלוש. זה נושא מאוד חשוב וקריטי. אני מבין שהרבה מהגנים האלה הולכים לקרוס אם לא יהיה סיוע. צריך לטפל בזה. כבר קרסו. 2,000 מתוך 10,000. כל ההנחיות שמתפרסמות כיום על ידי משרד החינוך מתפרסמות רק בעברית, פשוט לא ייתכן. אני לא רוצה לחכות עד הדיון מחר, זה משהו שצריך לטפל בו באופן מיידי. במיוחד כשמדובר בהנחיות לגבי המסכות, לגבי החיטוי. ההורים צריכים לדעת. צריך שהכל יהיה ברור. הייתי מצפה שיהיו סרטונים בעברית, בערבית ובעוד שפות.

מצטרף לברכות לכל מי שעוסק במלאכה. לכל המשתתפים בדיון הזה מגיעה תודה רבה על כך שהתחלנו בצעדים לכיוון חזרה לשגרה. כל הסיפור הזה ייגמר בשבוע הבא. אם תהיה ממשלה, אתם תראו שיהיו שינויים גדולים, ואם לא תהיה ממשלה ויהיו בחירות, אתם תראו שהקורונה כבר לא תהיה קיימת.

מקבל מאות פניות.

בשבוע הבא נדבר בצורה אחרת לגמרי, בצורה שונה לגמרי, ואתם תראו שכבר לא נדבר על הקורונה. כבר בימים האחרונים יש מסרים על כך שהתחלואה יורדת. אף אחד כבר לא שומע על מספר הבדיקות ביום. אם לפני שבוע, שבועיים שמענו על 3,000, על 5,000 בדיקות, היום אנחנו שומעים על 28, 29 חולים, כשאין מילה על כמות הבדיקות ביום. אל תגידו שאני ציני, כי אני לא ציני, אני מציאותי. בשבוע הבא נוכל לדבר ברוגע. אני מאחל שתהיה ממשלה, וזה לא משנה אם אנחנו בפנים או בחוץ, אבל אם חס וחלילה נלך לבחירות, אז על הקורונה כבר לא ידברו כי יש לחץ אטומי בציבור כלפי הממשלה, כלפי שר החינוך. אם שר החינוך מתחלף, כנראה ששר חינוך אחר יכניס פה שינויים. אני לא מבין למה שרי הממשלה צריכים לדון על ההנחיות שקשורות למשרד הבריאות או

אם במשרד החינוך מחליטים שבהסעות יהיו פחות אנשים - שאנשי המקצוע יתנו את הדעת, למה השר למדע או השר לספורט צריכים להתייחס לנושא הזה? שמעתי במוצאי שבת את יושב-ראש השלטון המקומי חיים ביבס שאמר שהכל בסדר מבחינת הניקיון, מבחינת

או שתרגיעו, או שתתנו מסרים חדים ומדויקים. תעשו סדר גם באשר לתשלומים, כי יש בלבול רב,

מהבחינה הזאת הכל מסודר. ברכות למשרד החינוך על העבודה. מערכת החינוך הגיעה למצב שהיא הופתעה ממנו, היא כמו כולם הייתה צריכה להיערך בצורה מהירה. מה שמפתיע זה הדברים שהיו אמורים להיערך אליהם שעדיין

אם מורה מעביר שיעור או מראה סרט כשיש לו בכיתה ילד עם מוגבלות בראייה, מה קורה עם הילד הזה? מה קורה עם הנגשה לילדים עם מוגבלות בשמיעה? משרד החינוך הוציא בשבוע שעבר מסמך על הנגשה פדגוגית, שזה מצוין, אבל הנגשה ללקויות חושיות אלה דברים שעדיין לא קורים למרות שהמשרד מחויב. הילדים שמקבלים מענה מהסל הדיפרנציאלי מקבלים שירותים, אבל הילדים שמקבלים מענה מהסל המוסדי לא מקבלים שירותים,

יכולים להגיע לבית הספר, הם צריכים להסתפק במה שיש למורה שלהם להציע. למה אתה מתכוון? יש מוגבלויות שנחשבות למוגבלויות בשכיחות גבוהה - אם זה לקויות למידה, הפרעות התנהגות ברמות התפקוד הגבוהות, מוגבלות נפשית ברמות התפקוד הגבוהות. יש מוגבלויות שנחשבות למוגבלויות בשכיחות נמוכה,

כמו מוגבלות נפשית ברמות התפקוד הנמוכות. המוגבלויות ברמות השכיחות הנמוכות מקבלות מענה, הילדים יכולים להגיע לבתי הספר ולקבל מענה, ואילו ילדים שמוגדרים במוגבלויות ברמות התפקוד הגבוהות או במוגבלויות בשכיחות גבוהה, לא יכולים להגיע לבית ספר למרות שהם

מסיבות תקציביות הם לא מקבלים עכשיו את המענים האלה. מה לגבי ילדים שלא יכולים להגיע לא בגלל מחלה?

ילדים שיש להם בעיה בריאותית יכולים לקבל מענה,

אתה בטוח בזה? אני לא בטוח שאתה צודק. זה רשום במסמך, במתווה שמשרד החינוך הוציא. פרק 9, סעיף 9. יש מחר ישיבה על המגזר החרדי.

המענים צריכים להינתן גם בתקופת הקורונה.

כשדיברנו על

הצוותים שלנו הם לא רק אנשים ממקצועות הבריאות שעובדים בעמותות. האנשים שלנו עובדים בתוך מרכזי התמיכה שלנו, במתי"אות, והם נותנים את הטיפול לתלמידים שלנו בחירום ובשגרה. נושא ההגעה של המשלבות לבתים לא פתור. מה ששמענו כאן לא מקדם את העניין יותר מידי. אני רוצה להעלות את נושא ההזנה. אנחנו מבקשים לאפשר הזנה במוסדות ספציפיים. כרגע אנחנו יודעים שמשרד הבריאות לא מאפשר שום הזנה במוסדות

הנושא הזה גם עלה בוועדת הכספים אתמול. אני חושבת שצריכה להיות איזו שהיא אמירה ברורה וחד משמעית לכל הרשויות על כך שמטפלים וסייעות חוזרים חזרה. צריך לדאוג לכל הילדים שנשארים בבית. כרגע ההורים לא חייבים לשלוח. אנחנו נמצאים בסיטואציה שונה מהחיים הרגילים שלנו. צריכים לדאוג לכולם ללמידה מרחוק. בנוגע לוועדות זכאות ואפיון, יש כרגע תחושה של חוסר אחידות, של יד או לא יד מכוונת. חשוב להדגיש שכרגע המתווה הנוכחי לגבי גני הילדים לא מאפשר להורים לחזור לשום מעגל עבודה סביר, בטח

לא יכללו את הצהרונים בתוך הסיפור הזה. הקפסולות בתיכונים

מאפשרות חלוקה לפי המקצועות שהילדים צריכים ללמוד, מה שאומר שהם לא לומדים את מה שהם אמורים ללמוד לקראת הבגרות שלהם.

אין הסכם

חזרה לשגרה בלי הסעות היא לא חזרה לשגרה.

הילדים

לא רק לעבודה באופן מלא, אלא לתת להן שעות תגבור נוספות, כי יש פערים בין התלמידים המשולבים לתלמידים בכיתות האם. את הפער הזה הן חייבות לעזור לתלמידים להשלים.

הזמן מדברים על השטחה של העקומה. צריך לעקוב במסגרת הוועדה הזאת אחרי הגרף של השילוב הממשי, כמובן על בסיס של איסוף נתונים ואיסוף מתמשך. צריך לפעול לטובת הורדת חסמים ולטובת העצמה של הגורמים

אני אשמח מאוד לשמוע מה קורה עם הסייעות המשלבות. יש ילדים בחינוך המיוחד שהם במצב בריאותי לא כל כך טוב, הם נאלצים להישאר בבית. הסייעות שצמודות אליהם רוצות מאוד לעבוד.

זה יותר קשור לרשות המקומית. כל רשות מקומית שינתה את החוקים. אולי כדאי שתצא מפה קריאה לכל הרשויות המקומיות לא להוציא

אני אשמח אם גם השלטון המקומי יצטרף אלינו לקריאה להחזיר את אותם סייעים וסייעות למען הילדים שזקוקים להם. דנו בזה, אבל אין בעניין הזה הסכמה.

החינוך והרשויות שיש התקדמות בנושא ההסעות. הבנתי שזה

סגור עד הסוף אבל יש הסכמות. אנחנו אמורים לקבל היום בוועדה את המסמך, את הקול הקורא שיצא. ההסעות אמורות להתחדש ממחר לכולם.

עוד נושא שהוא חשוב זה עניין הזכאות. אנחנו קוראים למשרד החינוך לאפשר הארכה במועד הגשת הבקשות לוועדות זכאות. צריך להתחשב בעניין בגלל המצב שנוצר כאן עם הקורונה בחודש וחצי

שמענו, זה מגיע מהרבה הורים שצריכים. אף אחד לא מנסה סתם למרוח זמן. רשמנו לפנינו גם את החזרת האחיות לבתי הספר עם חברת זכיין "ביקור רופא". הבנו שזה מתקדם, שהם יחזרו. צריך לעשות את זה

אלה שלא חוזרים, ושוב אני מדגיש את זה, צריכים לקבל שילוב בבית. את החינוך המקוון צריך לתת לאלה שזה רלוונטי עבורם. היות וההוראות הן מפורטות, היות ויש שימוש בכל מיני ביטויים, הן צריכות להיות גם בערבית. אם רוצים שההורים יתכוננו כמו שצריך, צריך שזה יהיה גם בערבית. לא תמיד מבינים. אנחנו מבקשים שיתרגמו את ההוראות, זו בקשה נכונה מאוד. אני חושב שזה צריך להיות בכל נושא. אולי פה הם לא הספיקו. קיבלנו את ההזמנה של רחלי אברמסון לעשות סיור של ועדת חינוך במוסדות החינוך המיוחד. נשמח לעשות את זה ולראות מקרוב. אנחנו יודעים שעושים עבודה חשובה, אנחנו יודעים שזה קשה, אנחנו יודעים שמשרד החינוך מתאמץ. אנחנו רוצים להגיד תודה לכל המורות, לכל המשלבות, לכל הנהגים, כולם עובדים קשה. מוועדת החינוך מגיע להם ישר כוח גדול. הטענות שיש, ויש הרבה טענות, זה לא מתוך רוע, פשוט יש אנשים שיש להם בעיות קשות שהם עדיין לא קיבלו מענים. אנחנו מנסים שהעסק יזרום כמה שיותר חלק וכמה שיותר מהר. נושא חשוב הוא נושא ההזנה. אנחנו מבינים את ההגבלה של משרד הבריאות לא לאפשר הזנה בכלל בבתי הספר, אבל יש ילדים שעבורם זה חיוני. הילדים יצטרכו לקבל הזנה באופן כלשהו. אני מניח שאפשר למצוא פתרון, אולי להביא להם דברים עטופים. צריך למצוא איזה שהוא פתרון כך שילדים יקבלו אוכל, אלה שממש צריכים. יש ילדים שלא מקבלים את זה בבית. אני רוצה שכל מי שצריך יקבל את האוכל. בימים של ההשבתה משרד החינוך חילק 18,000 מנות בחמגשיות לתלמידים נזקקים. לא שמעתי שהייתה בעיה עם משרד הבריאות בהקשר הזה. אין שום סיבה שילדי החינוך המיוחד והגנים לא יקבלו. אולי לא יתנו כמו שבדרך כלל, אולי יתנו משהו אחר. אני בטוח שאפשר למצוא פתרון לנושא ההזנה. אנחנו לא רוצים שאף תלמיד יהיה רעב ולא יקבל אוכל. תודה רבה, הישיבה נעולה.

11:05.